בוקר טוב. אנחנו שמחים להתחיל את הבוקר עם דיון שיש בו תקווה. אמנם מתמודד עם קשיים של ענף החקלאות, ויש קשיים, אבל יש גם עשייה ויש רוח יזמית ויש התנדבות ויש רצון לעשות את זה טוב יותר. אנחנו נשמע גם מן היזמים, גם מן המתנדבים וגם ממי שיזמה את היום הזה, חברת הכנסת שרון רופא אופיר. בפתח הדברים אומר כמה נקודות. כאשר עם ישראל נכנס לארץ ישראל נצטווה: "וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ", ומאותו רגע יש ציווי של עם ישראל לעבוד את אדמתו בארץ ישראל. האירוע של היציאה לגלות יצר כמעט אלפיים שנה, שאמנם היו פה בארץ ישראל יהודים בכל תקופת הגלות בהיקף קטן בישובים המרכזיים: בירושלים, בחברון, בצפת, בטבריה. חלקם אמנם עסק בחקלאות, אבל מאז שגלה ישראל מארצו גם עולם החקלאות נפגע. הדור החדש של העליות מכל הסוגים חזר לארץ ישראל ועסק בחקלאות, כולל אנשים דגולים כמו הברון רוטשילד, שהבינו את הצורך בתמיכה בחקלאות וחיזוק המושבות וביסוס השיטתיות והעבודה הנכונה בענף החקלאות. הוא הגיע למושבות עם קשיים, כמו ראש פינה וזכרון יעקב, ובניהול נכון ובהשקעה נכונה הפך אותן ליישובים משגשגים מבחינה חקלאית. דור המייסדים של המדינה עסק המון בחקלאות. הצטרף אלינו סמי אבו שחאדה והוא יגיד, והוא צודק, שבארץ הזאת יש גם חקלאים ערבים, שצריך להתייחס לקשיים ולאתגרים שלהם. וגם דרוזים, אדוני היושב-ראש. דרוזים, ערבים, בדואים, צ'רקסים, כל מי שרוצה לעבוד את האדמה ולהוציא ממנה טוב לכל האזרחים. הדבר הזה ראוי ומבורך ומביא ברכה לארץ. החזרה לארץ ישראל יצרה תנופה עצומה של עולם החקלאות. במשך כמה עשרות שנים מדינת ישראל הובילה בחקלאות ובניהול של החקלאות ובייצוא של החקלאות לעולם. בעשרות השנים האחרונות אנחנו פוגשים משבר מתמשך בעולם החקלאות. החקלאים הוותיקים, הגיל הממוצע שלהם הולך ועולה, כשהוא עומד, לפי המסמכים שהוצגו כאן, על גיל 59 שנים. גיל 62 שנים. קיבלתי מסמך שבו נכתב שהגיל הממוצע הוא 59 שנים, אבל אם זה גיל 62 שנים זה אפילו פחות טוב. זה עדיין גיל לא צעיר, אם זה הגיל הממוצע, בעבודה פיזית, עבודה קשה. אנחנו יודעים שהמון ישראלים לא רוצים לעבוד בחקלאות אבל זאת אקסיומה שאנחנו אומרים אותה באופן קבוע ואולי אנחנו לא מנהלים את זה נכון ולא יוצרים הזדמנויות לצעירים ישראלים לעבוד בחקלאות. פה נשמע גם על אלה שידעו לעודד צעירים ישראלים להיכנס לעולם החקלאות, ועל החסמים והצורך במבט ממשלתי כולל איך לעודד צעירים ישראלים להיכנס לעולם החקלאות ולהתגבר על אותם חסמים. אנחנו בערבו של מאבק ציבורי וויכוח מה יהיה עתיד החקלאות בישראל, ועוסקים בדרך כלל במכסות של ביצים או בטכנולוגיה בחקלאות. לא מספיק עוסקים במה שנשמע פה היום, איך מעודדים צעיר ישראלי להפוך ליזם חקלאי, איך מעודדים צעיר ישראלי להקדיש שנה שנתיים, או פרקי זמן שמתאימים לו, לעבודת כפיים בחקלאות, איך מגדלים דור ישראלי בבתי הספר שיודע לשתול עץ ולזרוע זרע ולצאת לשדה ולעבוד אדמה. אלה כישורי חיים שהם טובים לכל ילד. העולם רוצה שתהיה חקלאות של קיימות, חקלאות סביבתית, חקלאות שלא פוגעת ולא מזהמת אבל עדיין יוצרת Self sustained, כלומר קיום עצמי בכבוד במרחב הקיום שלך וניצול האדמה והתשתיות הרבה יותר ממה שאנחנו עושים היום, מניעת בזבוז, שימוש במים מושבים, מניעת זריקה של מזון. הדבר הזה כואב ובולט. בכל הדברים האלה נעסוק בדיון הזה. נבקש משרון רופא אופיר כיוזמת הדיון לדבר בפתיחה ואחר כך יש לנו מספר דוברים, כולל מנכ"לית משרד החקלאות שהצטרפה אלינו ואנחנו שמחים שאת כאן. בבקשה. תודה, אדוני.

אשמור את הדברים שיש לי לומר, גם מדם ליבי, לסוף המפגש הזה. אני רוצה לומר בתחילתו שאני מבקשת להודות לך מקרב לב, גם לך וגם למנהלת הוועדה, כי זה לא מובן מאליו. היום המיוחד הזה, בגלל הנחיות הקורונה, התבטל, ובכל זאת יושב-ראש הוועדה ומנהלת הוועדה הסכימו ונענו לבקשתי כן לנהל את הדיון הזה כי אין אף פעם די בלדבר על חקלאות. אפשר להוסיף ולדבר בה ולהפוך בה, כפי שהופכים את האדמה. אני מתחייבת מכאן שהיום המיוחד הזה עוד יתקיים, אנחנו לא נוותר עליו, אבל הדיון הזה חשוב לא פחות. אתן קודם לגורמי המקצוע לדבר ואשמח בסוף לומר כמה מילים,

על הכיפאק. נעמה קאופמן, מנכ"לית משרד החקלאות, בבקשה. בוקר טוב לכולם, תודה רבה. נמצאת איתי כאן גם המדענית הראשית של המשרד במילוי מקום. יש לנו פעילות ענפה במשרד שמתייחסת גם להשקעה בדור הצעיר, גם לאורך הדורות. כלומר גם בגילאי בית ספר, גם צעירים בחקלאות וכן הלאה. אשמח להציג פרויקטי דגל של המשרד. אנחנו כמובן הולכים להשקיע הרבה מאוד משאבים עם התקציבים שהגיעו. סוף-סוף יש תקציב מדינה ונוכל להתניע פרויקטים חדשים. אשמח אם אחרי כן תוכל המדענית הראשית להציג את כל הפעילות של עולם החדשנות. תפיסת העולם אומרת שהשקעות בחדשנות, לקחת את החקלאות למקום הבא, מייצרות הרבה מאוד עניין. נושא ההתמודדות עם שינויי אקלים וביטחון המזון הוא נושא שמעניין את כולם. כנושא בפני עצמו הוא מושך גם את עולם החדשנות, גם את עולם הסטרטאפים,

זה עולם עתיר השקעות. אני רוצה להתחיל מן המקום הבסיסי, מהשקעות בחינוך. יש המון המון תוכניות במשרד. אתן לכם דוגמה לכל מיני תוכניות. גברתי, בוקר טוב. תתייחסי בדבריך גם לדיג כחלק מחקלאות או רק לעבודת אדמה? בעיקרון התוכניות שלנו מתמקדות בכל ענפי החקלאות. בתור אחת שעסקה בהם לאחרונה גם כדי להרחיב אותם בהגדרתם בנציבות, ענפי החקלאות נעים בין דיג ועד ביוטכנולוגיה ו-פוד-טק. כרגע אני רוצה לספר על תוכניות של הכשרת צעירים והכנסת עולם של חבר'ה צעירים לחקלאות, מגיל בית הספר. אני רוצה להיות הדובר של סמי. יש לו סוגיית דיג שרלוונטית גם ליהודים וגם לערבים. הוא רוצה למקד את הדיון. הוועדה התחייבה בפניו שאנחנו נערוך דיון על ענף הדיג, לראות מה עושים. נשמע גם אם עושים משהו במשרד. חבר הכנסת, אני הדובר שלך ואתה מפריע לי. מה שיעזור לי לפני הדיון שנקיים פה זה שתיערך פגישת עבודה שלך אתו ועם מי שהוא יחליט שיצטרף, כדי ללמוד את הסוגיות שהוא מעלה. יכול להיות שהפגישה תקדם את העשייה ואפילו תחסוך את הדיון. הוא רוצה התייחסות לדבר הזה. זה נקרא בגשש החיוור ש"הוא דחף לנו את האלמנט" בדיון על הצעירים והמתנדבים אבל אנחנו צריכים לטפל בנושא הזה. אשמח להיפגש איתו. יש לי גם איזו סוגיה שאולי אפילו ארצה לשתף אותך, שהיא קצת דחופה לפני סוף השנה וסיום שנת הכספים. באופן כללי, התמקדות בחקלאות ימית ומדברית, הכוונה לכל הנושא של מים מלוחים. המים המתוקים הם מים במחסור. ההתמקדות בחקלאות ימית ומדברית, גם ברמת מחקר ופיתוח וגם בהובלה של מדינת ישראל, היא נושא דגל אצלנו, עם התמקדות במים מלוחים וחוזקות של המדינה בדרום באזור אילת והערבה. זה נושא ששווה דיון בפני עצמו. אחזור לתוכניות כדי שנספיק לסקור אותן, כמה מילים על כל תוכנית, ותוכלו לעצור אותי בהמשך. תוכניות עתידים וצוערים בשירות המדינה אנחנו מכירים. אנחנו מקיימים קורס של עתידים לחקלאות, שבו אנחנו מכניסים צעירים לחקלאות. אנחנו עושים מחזורים, בכל מחזור 50 אנשים. כרגע אנחנו מנסים להרחיב את זה, כי גודל המחזור משפיע מאוד על איכות התוכנית. סיימו את הקורס מאות אנשים. הקורס הזה כמובן נדחה בשנים האחרונות. אנחנו השקענו בו משאבים ומתניעים אותו מחדש. הוא הכשרת השטח וקירוב הצעירים לחקלאות. זו פעילות מאוד מאוד מוצלחת שמתנהלת על פני חצי שנה, מאוד עשירה, עם השקעת משאבים. יש לנו נהלי תמיכה בפעילות של צעירים בחקלאות בעמותות שמקרבות ומפעילות את הצעירים במסגרת של עבודה מועדפת. משתתפות בזה מספר עמותות. השתתפו בזה 1,500 משתתפים בשלוש השנים האחרונות. זה תמיכה בשלוש השנים האחרונות של 8 מיליון שקלים. אם תרצו אפרט אילו עמותות. זה מהצפון ועד הדרום, בכל מדינת ישראל. יש לנו נהלים לתמיכה במתנדבים בחקלאות. הנהלים הללו גם כן גורמים לקהל צעיר להיכנס, כאילו בהתנדבות ואחרי המעשים נמשכים הלבבות. זה מוכיח את עצמו. הושקעו בשלוש השנים האחרונות יותר מארבע מיליון שעות של התנדבות בחקלאות. הפעילות הזאת בשטח מקרבת גם את החקלאי לאדם וגם את הצעיר לחקלאי. הם עושים פעילות התנדבותית כאילו עתית אבל מתקרבים לנושא. בסך הכול הושקעו יותר מ-53 מיליון שקלים ב-12 עמותות ששידכו וניהלו את הפעילות. יש לנו גם פעילות משותפת עכשיו ביחד עם המשרד לנגב ולגליל. האם תוכלי להגיד בבקשה כמה מזה בנים ובנות? כמה מזה ערבים ויהודים? מתוך ה-1,500 האלה. כרגע אין לי את הנתונים אבל אם תרצו אני אשלים את זה לוועדה. יש השתתפות של בנות בעולם הזה? אני רוצה לחדש ולרגש. הייתי בשבוע שעבר בשטח. יש הרבה יותר חקלאיות היום במדינת ישראל מאשר חקלאים שוויון מגדרי. זה לא נכון. אם אפשר לראות את הנתונים המגדריים. יושבים כאן הארגונים והם יגידו לך עד כמה זה נכון. אנחנו מדברים על צעירים ומתנדבים. אבל הקביעה שיש יותר חקלאיות מחקלאים? גם בדיון חגיגי וטוב על התנדבות ויזמות אתם לא ממושמעים? לא הבנתי. ולא מתנהלים בחיוך ובתקווה טובה.

יש יותר חקלאיות מחקלאים?

נשמח לראות את הנתונים. בהחלט כן, בהקשר של צעירים ומתנדבים בחקלאות. אבקש שהמנכ"לית תסיים את הסקירה. יש לנו הרבה דוברים ואנחנו רוצים שגם חברי הכנסת יתייחסו בהמשך. תיכף אגיע לעוד פירוט. אנחנו כמובן נוכל להשלים לוועדה מה שתרצו.

הרבה מאוד תוכניות בזמן קצר, עם החדשנות שמאוד מאוד חשוב לי להגיד. אנחנו נשלים בשמחה כל מידע לוועדה. הנהלים האלה, ביחד עם משרד הנגב והגליל, הם חלק מתוכנית רב-שנתית לקידום הדור הצעיר בחקלאות בישראל, בהיקף של 60 מיליון שקלים, שאושרה בוועדת השרים לפיתוח הנגב והגליל. זה קירוב מתנדבים ועובדים בשטח. תמיכה במוסדות לחינוך חקלאי, שעכשיו אנחנו הולכים להרחיב אותה, עם צעירים בגיל בתי הספר, כדי למשוך את הגיל הצעיר יותר. במגזר הבדואי יש לנו פרויקט לתלמידים מן החברה הבדואית בנגב, שמתקיים במרכז מחקר גילת, של תלמידים מצטיינים בכיתות י' והלאה, שלומדים על התכנים החקלאיים, מקבלים הכשרה, מגישים עבודות גמר ומקרבים אותם לפעילות. הכול כמובן בשיתוף אינטנסיבי מאוד של גופי ההדרכה במשרד. אגב לא בכל משרד יש גופי הדרכה פעילים. בתוך משרד החקלאות נמצאת יחידת שה"מ, עם עשרות רבות של עובדים, יותר ממאה, שנמצאים בשטח ותפקידם להדריך ולהעשיר את החקלאי. יש לנו פרויקטים לתעסוקת נשים מן המגזר הבדואי בחקלאות, ביחד עם עמותות, כמו עמותות ילביע, במשקים חקלאיים. גם מסייעים בידיים עובדות, גם מכשירים. זה כולל ליווי וסדנאות העצמה, הכשרה ועוד. יש לנו פרויקטים משותפים עם משרד הרווחה לבתי גידול ירקות במגזר הבדואי, לצורך ביטחון תזונתי. זה גם סוג של הכשרה של השטח כדי שזה יחזיר את עצמו. מיזמים משותפים עם אורט ישראל, דווקא במגזר הבדואי, לבתי ספר לגידול ירקות, ובתוך זה גם הכנת המזון וחלוקת כריכים. זה מאוד עוטף כי זה גם נותן את המזון בהקשר הזה, גם עם לקט ישראל. פעילויות חינוכיות במכון וולקני, שהוא יחידת סמך בתוך משרד החקלאות שעוסקת במחקר ופיתוח, שעוסקת הרבה מאוד בהכשרה והשקעה בדור הבא. פרויקטים של חממות פרויקט חממה לנוער בסיכון ולתלמידי חינוך מיוחד שמגיעים לעבודה בגני ירק וזוכים לפעילות הכשרה והדרכה. אגב הכנסת בעלי מוגבלויות לעבודה בחקלאות הוא נושא חשוב לנו מאוד והוא על הפרק. אנחנו כבר מכינים תוכניות גם בהקשר הזה. ימי עיון לתלמידים מחוננים במשרד החקלאות במכון וולקני זה פרופסורים ודוקטורים מובילים מן השורה הראשונה שעוסקים במחקר. אנחנו מתמקדים בעולם שמתמודד עם ביטחון מזון, שינויי אקלים וכולי, נושאים מאוד מאוד מעניינים, בהתאם לגיל ולמגמות הלימוד של התלמידים,

הנדסה וכולי. בשנה יש כ-3,000 תלמידים בפרויקט כזה. פרויקטים כיתתיים שמנגישים, פרופסורים הולכים אל השטח, בכיתות י"א וי"ב והגשה לבגרות. עבודות גמר שמכון וולקני מנחה. מרכז ארצי למורים שמפעילים כדי להדריך גם את צוותי ההוראה. תחרויות יזמים צעירים זה נקרא "וולקניזיישן". יש לנו הרבה "אינוביישן" ואני באה מעולם עם הרבה "אינוביישן" שהמצאנו, עם עבודות גמר ותחרויות ותלמידים מכל רחבי הארץ. חלק מן התוכניות קיימות ואנחנו מעבים אותן וממשיכים אותן, וחלק מן התוכניות נמצאות על השולחן: גם השקעות בחקלאים חדשים ובעידוד כניסת חקלאים לחקלאות. הספקנו להפעיל בשנת 2021 הכנסת דור חדש. זה אומר: אם לא עסקת

השקענו בזה 31 מיליון שקלים ממש בסוף השנה, כמובן עם כל הפעילות העוטפת. אני חושבת שההתמקדות שלנו בחדשנות אשמח שהמדענית הראשית, שהיא האישה המובילה במשרד כדי להכניס את החדשנות לתוך עולמות החקלאות, שמושכת את הדור הבא, תכניס את הדור הבא. זה עבודה שהופכת להיות אחרת, היא מסוג אחר, היא לא רק רומנטית בשדות אלא באמת הרבה מאוד עשייה שונה. אבקש שהיא תשלים אותי בהצגה. מיכל לוי, ראיתי את המצגת שלך והיא עוסקת בעולמות תוכן רחבים מן הדיון הזה. הדיון הזה רוצה לתת הזדמנות ואפשרות לצעירים וליזמים לדבר. את הסקירה הכוללנית על אתגרי החקלאות, שחלקם מופיע כאן, צריך לעשות בדיון אחר על החקלאות. פה אנחנו רוצים למקד ולדבר על הכניסה של הצעירים והדור הבא לחקלאות. אם תוכלי לעשות את זה הכי קצר וממוקד.

עוד במשרד הכלכלה הקמנו קהילות חדשנות בשורה של תחומים מובילים במשק, שלוש קהילות חדשנות, במלוא הצניעות, אני הקמתי שם: פוד-טק, אגרו-טק וקהילת חקלאות ימית באילת שהוקמה ממש השבוע, של התמקדות אחרי החלטת ממשלה בנושא הקהילות האלה, בשיתוף משרד החקלאות. לקהילות החדשנות יש מטרה מאוד מאוד משמעותית. ראשית זה רגולציה מעודדת חדשנות. בלי קשר להפחתת רגולציה, שזה פרויקט חשוב מאוד בכל הממשלה, אנחנו מכירים אותו ומתחברים אליו, רגולציה מעודדת חדשנות היא אירוע אחר. לכן החיבור של משרדי הממשלה לשטח הוא מאוד מאוד חשוב, לשמוע מה צריך. גם משרדי הממשלה בעצמם לפעמים צריכים את ההדרכה הזאת. הזרוע השנייה של הדבר הזה היא לשמוע את השטח, בעיקר מן היזמים הצעירים,

מן התעשייה, לשמוע מן החקלאים. כשמנהלים אקו-סיסטם שלם ושומעים את כולם כל הזמן זה מייצר חיבור גדול מאוד. רשות החדשנות כמובן בתוך הקהילות האלה. השיח המתמשך הזה הוא חלק ממה שהיושב-ראש מכוון לו, לשמוע כל הזמן ולהשתכלל, לשנות את התוכניות. וללמוד מן השטח. לפעמים השטח מביא רעיונות. משרד החקלאות מתקצב את הפעילות הזאת? בוודאי.

שיתופי פעולה ממשלתיים מן הסוג הכי יפה, שלוקחים כמה משרדי ממשלה שמסתכלים גם על צד הכלכלה, גם על צד החדשנות, גם על צד החקלאות, עושים שיתוף פעולה וכל אחד מביא את התכנים שלו.

אתם את החיבור לשטח, מנהלים אקו-סיסטם ומייצרים פתרונות. זה העתיד של החקלאות. אני מאחלת לכולנו שגם הפוליטיקה שלנו תלך לשם. אם אפשר לדייק את המדענית ולמה המצגת הזו חשובה, כדי שנבין עד כמה הרפורמה הזו היא מנוע צמיחה ליזמים הצעירים שלנו, לדור צעיר שאנחנו רוצים שיעסוק בחקלאות, לאותן חקלאיות צעירות שדיברתי עליהן, לא הדור שיוצא לפנסיה אלא הדור שאנחנו רוצים להביא אותו. אם תוכלי להתמקד בזה במצגת. תודה. חברים, עברו 21 דקות מתוך דיון של שעה. לא נשאר הרבה זמן לדיון. אני השעון הקורא פה. כבר ביקשתי שננסה להאריך את הדיון קצת. בואו ניתן לשטח לדבר. אם תוכלי ממש בתמצית, בכמה דקות, וניתן לעוד כמה אנשים מן השטח לדבר.

באתי לדבר על החיבור, על ההזדמנויות שיש בחיבורים בין החקלאים לבין היזמים, כל עולמות התוכן. אנחנו נמצאים עכשיו בפתחו של רגע מכונן. אנחנו מדברים על משולש. יש פה שלושה נושאים שעומדים לפתחנו. אנחנו מדברים הרבה מאוד על משבר האקלים והקיימות, זה נמצא בכותרות בכל העולם, הטכנולוגיה הישראלית בתחומי החקלאות אנחנו מובילים, אנחנו מוכרים, מכל העולם באים ומתעניינים, וכמובן יש לנו את החקלאות הישראלית, שלאורך השנים פיתחה הרבה מאוד ידע,

גם העולם מעריך מאוד את החקלאות הישראלית לאור הצלחותיה. העולם מעריך ואנחנו לא מעריכים, לצערי הרב. זה מביא אותנו, למעשה בישראל יש חיבור טוב מאוד בין הרבה מאוד עולמות. יש יתרון בקוטר של מדינת ישראל, ביכולת של אנשי טכנולוגיה להגיע לשטח, להגיע לחקלאים, להגיע לאנשים שיש להם ידע אגרונומי ולהתחבר אליהם. אם אנחנו מסתכלים על מה שקורה בעולם היזמות בישראל בתחום החקלאות, אנחנו רואים שמשנת 2014 ועד שנת 2020 אנחנו נמצאים עכשיו בשלב סיכום של שנת 2021 העקומה הזאת צומחת. אני מדברת רק על השקעות שמגיעות מן המגזר הפרטי, הרבה מאוד כספים שמושקעים מכל העולם בטכנולוגיות ישראליות. היזמות פה מוכרת וידועה, כפי שאמרתי. זה מצטרף לכך שאנחנו בתוך משבר הקורונה, ששם פוקוס גדול מאוד על השקעות בעולם החקלאות והמזון, וזה רק טריגר נוסף לחיבור הזה. טכנולוגיה והייטק הכול מצוין. זה דבר שמשקיעים בו כסף, מפתחים משהו ומוכרים אותו לעולם. אני כבר מגיעה לחיבור לחקלאות. ללא חקלאות מקומית זה לא ילך. חשוב להסביר, חלק מן הפעילות היא להטמיע את הפתרונות קודם כול בשטח המקומי ולהיות גם "האב" לניסוי. כל המקום הזה, שיש מדינה שגם כך מתמודדת עם יובש, עם אזורי אקלים משתנים, אנחנו נוסעים לאילת ונוסעים לבקעה ולצפון ולא בהכרח זה אותו מזג אוויר. אנחנו "האב" לניסויים ומייצרים את הידע, שקודם כול נותן פתרונות מקומיים. זה שהחברות האלה אחר כך פורצות לעולם ומעסיקות ואגב כמה שיותר חברות יעסיקו פה עובדים ויתפתחו פה ותהיה להן תמיכה מקומית, גם אם זה ברמה של החסמים, של לנסות בשטח וגם למכור מכאן ולהתפתח בארץ, זה נותן גם תעסוקה מקומית וגם פתרונות למשק המקומי. אחרי כן כשאנחנו מוכרים את זה לעולם ובגלל זה העולם מתעניין בפתרונות של מדינת ישראל ושל תעשיית ההייטק הישראלית זה מצוין, אבל קודם כול המטרה היא שהם מנסים בשטח המקומי, נותנים פתרונות בשטח המקומי, מייצרים פה תעשייה מקומית, מייצרים פה תעסוקה מקומית. שימכרו לעולם, אדרבה ואדרבה, אין לי בעיה עם זה. אם אנחנו מסתכלים על היזמות בתחום החקלאות בישראל, הדבר הייחודי גם למדינת ישראל הוא שהיזמות חוצה את כל תחומי החווה החקלאית, כל תחומי המשק, בניגוד להרבה מדינות אחרות שמתמקצעות בתחומים ספציפיים. במדינת ישראל היזמות ממש חוצה את כל התחומים. מספר חברות הסטרטאפ בישראל בתחום החקלאות נמצא בעלייה. צריך להסתכל על זה כעל מנוע צמיחה. יחד עם זאת, אני רוצה להגיד שללא חקלאות מקומית התעשייה הזאת לא תוכל להתקיים מכיוון שהפעילות הזאת חייבת להיות מחוברת לשטח. היא צריכה לתת מענה לאתגרים, היא צריכה לנסות ולהתמודד ולעשות את כל הפיתוחים בשטח. זה נשמע ציוני וטוב אבל היא יכולה להתקיים עם מינימום של חקלאות ישראלית. אני לא בטוחה. זה זריקת עידוד לחקלאים. הסטרטאפים האלה יכולים להתקיים במספר מקומות והם לא ייפגעו.

יש שטחי אקלים מגוונים מאוד בשטח מצומצם. זה כר פורה מאוד להתפתחות של התעשייה. יהיו כמה מו"פים, אחד בבקעה, אחד בערבה. זה לא רק מו"פים. כשאנחנו משקיעים מענקים חסרי תקדים שלא היו פה במשך עשרות שנים - - - אני מברך,

אולי לא חידדתי את זה. אנחנו מממנים גם את הציוד, גם לפעמים את הניסוי. היום יש לנו תוכניות כשבא סטרטאפ עם השטח לחקלאי ואנחנו מממנים את האירוע, כשגם הסטרטאפ מפיק תובנות ומשפר את האמצעים שלו, זה יכול להיות במגוון תחומים, החקלאי מרוויח את הפיתוחים. אלה הכיוונים שאליהם המשרד הולך, גם כדי לחזק את החקלאות המקומית, והיום, כפי שפורסם בעיתונות הבוקר, יש ירידה במספר האנשים שמגיעים לחקלאות, ירידה במשאבים שמושקעים בשנים האחרונות. ההשקעות האלה הכרחיות כדי להציל את החקלאות הישראלית. אפשר לראות את ההשקעות של המשרד? לא של השוק הפרטי. עוד לא ראינו מה המשרד עושה. חבר'ה, תנו למיכל לסיים. נעשה סבב דוברים מבין חברי הכנסת אחרי שנשמע כמה דוברים מן השטח. אולי כדאי לעשות בהמשך דיון על חדשנות בחקלאות. אתה מתחיל דיון על צעירים ומתנדבים והגעת לחדשנות ותקציבים.

גדולות לשלוח את הילדים שלנו ולראות אותם בחאקי, וזה כנראה לא יקרה, אבל החדשנות זה מה שיקרה בעתיד.

קודם כול, זה יכול לקרות. העתיד לא יהיה בהכרח חקלאות בחאקי. העתיד יהיה גם חקלאות בחליפה, ועל זה מדברים. בדיוק בגלל זה צריך לערוך דיון על חדשנות בחקלאות.

מי שלא נושם את האדמה ולא מריח את ריח האדמה ידבר על חקלאות בחליפה. ב-3 בינואר אנחנו מזמינים את כל חברי הכנסת לדיון ארוך עם שר החקלאות. עם הילדים שלנו, שחלקם עובדים בחקלאות.

יוצג המשרד, יוצגו התקציבים, האסטרטגיה והחזון. לא לומדים חקלאות. למה את אומרת שלא לומדים? את נורא כועסת. מה קרה לך? אפשר לתת לחברי הארגונים היקרים לדבר? אני קורא אתכם לסדר, את כולכם. כן, ניתן להם לדבר, אבל תשמרו על אווירה טובה,

מה קרה לכם, חבר'ה? אין סיבה. אתם בדיון רגוע. אין סיבה שנגיע לעוצמות כאלה. מיכל לוי, בבקשה. השקופית הזאת מציגה את החיבור בין המחקר לבין השטח בסוף התהליך. אנחנו מתחילים מהשקעות במחקר, שהוא מחקר בסיסי, לכאורה כזה שלא מבינים את החיבור שלו לשטח, אבל הוא בהחלט מניב תוצרים יישומיים. ממשיכים בהשקעה במחקר יישומי, כולל העברה למו"פים האזוריים, שמסייעים בהטמעה של פיתוחים ומחקר שנעשה גם אצלנו במשרד וגם במוסדות מחקר אחרים. משקיעים גם בחברות סטרטאפ. איפה מפוזרים המו"פים האלה? אנחנו נמצאים בשלבים של בניית תוכניות העבודה. איפה המו"פים האלה מפוזרים בארץ? יש שמונה מו"פים שמשרד החקלאות תומך בהם. הם מפוזרים באזורים שונים במדינת ישראל, שיש להם מאפייני אקלים שונים האחד מן השני והם תומכים בחקלאי האזור. אנחנו צריכים לסיים. אולי בהמשך נספיק לתת לך עוד התייחסויות. נעבור לשקף הבא. זה לב העניין. אנחנו צריכים למצוא את הדרך לעשות את החיבור הנכון בין הטכנולוגיה לבין השטח, לחבר את הצרכים ואת הקשיים ואת האתגרים שיש אצל החקלאים לעולמות הטכנולוגיה. אנחנו מדברים הרבה, וזה גם דובר הרבה בגלזגו, על כך שבעיות שאנחנו מתמודדים איתן במדינת ישראל הן בעיות שמטרידות את כל העולם, מכל העולם באים להתייעץ אתנו. אנחנו עוסקים הרבה מאוד בחיבור תחומי ידע, להביא את הטכנולוגיה אל השטח, אל האגרונומים, אל החקלאים. בסופו של דבר, כפי שציינה המנכ"לית, אנחנו עושים הרבה מאוד שיתופי פעולה בין משרדי ממשלה שונים וגם עובדים הרבה מאוד על החיבור בין ממשלות, על מנת להביא את כל הדבר הזה לעולם. חיפשתי את הדור הצעיר במצגת, לא מצאתי. מצאתי חקלאות בחליפה. אנחנו נשמע את הדור הצעיר. כל עולם היזמות והטכנולוגיה הוא עולם הצעירים. אני חייבת להגיד שכל הדבר הזה בלי משאבים אדירים, גם למחקר ופיתוח וגם לרכישת אמצעים וגם להתייעלות וגם למענקי השקעות,

הרפורמה הזאת הביאה משאבים רב-שנתיים לדברים האלה כדי לתמוך במחקר ופיתוח. כדי להיות אור לגויים צריך להשקיע. מה עם הגדיים? היא דילגה על השלב הכי חשוב של הכסף.

כשהתייחסה חברת הכנסת למנועי צמיחה - - - כשהיית סמנכ"לית במשרד הכלכלה ראיתי את אותה מצגת. באמת הייתי רוצה לדעת לא מה משרד הכלכלה עושה אלא מה משרד החקלאות עושה, כדי שנוכל לקיים דיון ענייני. היא סקרה את הפעילות בראשית ההצגה. את הכותרות אני מכירה. אני רוצה לראות את המספרים, לאן אנחנו הולכים. היא גם סקרה מספרים, היא גם סקרה כמה תוכניות שהיא מממנת ובאילו סכומים. אבל אנחנו נוסיף את זה בסוף כמשימות להמשך. ב-3 בינואר שר החקלאות יהיה פה, אז תבואו. שר החקלאות יגיע לכאן בעוד כמה דקות. הוא רוצה להתייחס. עוד יותר טוב, אבל לדעתי הוא לא יבוא עם המזוודה של הכסף. הוא יבוא עם הרעיונות, עם האג'נדה של המשרד. הלוואי והמנכ"לית תבוא למשרד החקלאות עם אותו מרץ שהיה לה במשרד הכלכלה,

היא עושה את זה.

מה שלא עשו במשרד החקלאות כבר 30 שנים עושים עכשיו. וחבר הכנסת מרגי לא מחלק ציונים לכל אחד כך, נעמה. אני אומר: נעצור בשיא. אנחנו נעבור לשטח, נשמע את השטח. הערה אחת פה למדענית הראשית שיתוף פעולה בין משרדים, ממשלות, יזמים, רשויות מקומיות וגופי מגזר שלישי: לפעמים אתה תשים תקציבים על ברזלים ועל ידע ומחקר ואין לך אנשים בשטח ואין לך יכולת לחדור לקהילות, אז לא עשית כלום. הנה דוגמאות ליזמות וחדשנות מן השטח. כל אחד מן הדוברים של המגזר השלישי יש לו שתי דקות. נראה אתכם מלמדים את הכנסת לדבר קצר ולעניין. יואל זילברמן, מנכ"ל ומייסד השומר החדש, ברוך הבא, בבקשה. בוקר טוב. אני שמח מאוד להיות פה ושמח מאוד על הגשם שעצר לי את המילואים ואפשר לי להיות כאן. חקלאים תמיד שמחים על גשם. לא מי שמגדל בטטות, כי אם יש יותר מדי גשם זה לא טוב. אביר קארה, אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה. זכיתי להיות בכמה דיונים של ועדת הכלכלה על

בחיים לא היה דבר כזה, שהדוברים הם חבר'ה שהם מתחת לגיל 55 60. אני חושב שזה דרמה ענקית וזה אולי הדבר הכי חשוב. אני חושב שהדבר המשמעותי ביותר שקורה הוא שב-12 השנים האחרונות צמחו יותר מ-12 ארגונים של צעירים שמאמינים ורואים בשטח שבין כל המגמות אביר, אמרת שאתה לא רוצה לראות צעיר על דגמ"ח. אצלנו בשנה האחרונה היו קרוב ל-90,000 צעירים שהגיעו על דגמ"ח. אני יכול להגיד שהחבר'ה מביעים רצון לחיות חיים כאלה, לא כולם רוצים לחיות ביוניקורן. יש חבר'ה שמרגישים שחיים פשוטים, קרובים לאדמה, יש להם עוצמה משל עצמם, הם מבינים את הערך אגב: הערך הציוני שיש בזה, החשיבות האדירה של שמירת הקרקע. אנחנו יודעים שיש אזורים אדירים שהמדינה איבדה בהם את הריבונות, והיחיד שריבון באותם אזורים זה לא רשויות המדינה, גם לא צה"ל באזורים מסוימים, אלא זה החקלאי הקטן שנמצא שם על גדר הגבול. הם היחידים שנמצאים היום בשליטה אמיתית ויודעים מה קורה שעה-שעה ויום-יום בשטח. מה שקורה פה, נוצרת פה תשתית חדשה יוצאת דופן,

למלא בטווח זמן קצר לפחות 5,000 מקומות תעסוקה לצעירים וצעירות שגדלו בחולון ובבת ים ובירוחם ובאופקים, שלצערי הרב אין להם תמיכה וגב שהם יוכלו ללכת למכללה או לאוניברסיטה, ודווקא הכניסה דרך עולם החקלאות גם תיתן להם את ההתנסות הראשונה, את הפרנסה הראשונה וגם הכשרות מקצועיות. אני מקווה שזה יהיה גם בשיתוף פעולה עם משרדים נוספים, כמו משרד הכלכלה ואחרים. החסם המרכזי ודיברנו על זה בעבר, חבר הכנסת ביטון, כשאתה היית במשרד הביטחון הוא סוגיית המגורים. היום צעיר או צעירה שרוצים לעבור לגבול הלבנון, לאזור רמת הגולן, לאזור עוטף עזה, לאזור הערבה, אין להם איפה לשים את הראש בלילה, אין להם איפה לישון, אין להם איפה לגור. גרעין שאנן באשכול, לא נותנים לו להקים את הישוב. חקלאים מביעים רצון אדיר בידיים עובדות.

אנחנו רואים צעירים שמתים להיכנס לחקלאות. אביר קארה מפריע, זו פעם שנייה. דרך אגב, כתבתי לו מסמך. בסוף הדיון אקח את מספר הטלפון שלו. אני דיברתי עם יושב-ראש הכנסת והוא עוד לא החליט אם הוא מביא לי פה ריטלין או קונצרטה. אסיים בשלושה דברים קצרים. אספר על עצמי.

גר היום בעצמי במושב ברמת הגולן, מושב צעיר, של חבר'ה שרוצים להיכנס לחקלאות. אדם שסיים לבנות בית, בלי שתהיה בו השקעה, בלי שתהיה לו דחיפה לעולם החקלאות יהיה לו קשה מאוד עד בלתי אפשרי להיכנס. דבר שני, רואים שהצעירים הם חדשניים בטירוף. אם היה "האב" שיודע לקלוט את הצעירים בתוך המו"פים, אם בכל מו"פ היה מקום שיודע לתת חלל לאותם צעירים. תספר מה קורה בגולן בחקלאות, על הזעפרן, על הפטריות, על החקלאות המתקדמת. צריך להבין שאם לצעירים לא יהיה מרחב שבו הם יכולים לחשוב ביחד ולפתח דברים לא תהיה את ההתפתחות הבאה. כולנו פה מדבר על נטפים, זה כבר משנות השמונים. אנחנו עוד שנייה במאה ה-22. בסוף צריך להבין שצריך להקים תשתיות. פה אני רוצה להגיד לזכותו של שר החקלאות אני מתעסק בעניין הזה ביחד עם השותף שלי און ריפמן כבר 12 שנים, אנחנו עושים את זה במשרה מלאה. לא ראינו עד עכשיו השקעה כזאת בצעירים. מבחינתי זאת בשורה אדירה. זה שיושבים פה 12 הארגונים, זה הרבה בזכות משרד

אני מקווה שזו תהיה רק ההתחלה ושיהיו דחיפה וגיבוי גם של הכנסת וגם של משרדים נוספים שיצטרפו. אני חושב שיש פה רלוונטיות שבמשרד החינוך כל תלמיד ותלמידה, כמו לפני 20 שנים, כל אחד יעבור בשטח ויתחבר לאדמה, וגם שמשרד הכלכלה ומשרד הרווחה, זה יכול להוציא אוכלוסיות שלמות חרדים,

צעירים שיכולים לעבוד בתעסוקה בחקלאות. לא חסרות אוכלוסיות שיכולות דרך התחום הזה לצאת מעולם האבטלה ולהיכנס לעולם של תעסוקה והכשרות ומשם להצטרף להיות חלק מכלכלה שיש בה ערבות הדדית, כלכלה משגשגת. תודה רבה, יואל היקר. באמת יש לכם זכויות על המעורר. היה פעם כתב עת "המעורר". "מסן רמו למעורר".

הוא יצא במשך 18 חודשים ושינה את כל הספרות. צביקה האוזר יודע הכול. אז אתם המעוררים של החקלאות, גם השומר החדש וגם כל הארגונים הצעירים, שאומרים: אפשר להביא את הדור הבא לחקלאות. אבל יש חסמים, ועליהם אנחנו רוצים לדבר, גם על הטוב ועל הצמיחה של השנים האחרונות וגם מה יאפשר לצמיחה הזאת להתבסס, להתרחב ולהיות יציבה עם הפנים קדימה. שי אילן, מנכ"ל ציוני דרך, בבקשה. תודה רבה, וגם תודה רבה על הדיון הזה. אני מתחבר מאוד לדברים שיואל אמר לפניי, על ההשקעה שמורגשת, וגם על התקשורת המורגשת ממשרד החקלאות, וגם על שהוועדה התכנסה פה, וגם על שחברת הכנסת שרון רופא אופיר יזמה את הדיון. זה ממש ממש משמח. אנחנו בעמותת ציוני דרך מפעילים תוכנית שנקראת "קטיף ישראלי". חשוב לי להגיד עליה מילה ואז אולי מיכל גרינגליק תציג כמה אתגרים. מיכל היא המנהלת של קטיף ישראלי שיושבת לידי. נחלק בינינו את הזמן. חילקת דקה לכלל אחד. זה נאום בן דקה. אתה יודע שחברי כנסת שבאים למליאה צריכים תוך דקה לנאום אז בבקשה, נאום בן דקה.

הנושא שאנחנו מדברים עליו היום בוועדה הוא איך מביאים צעירים לחקלאות. זה נושא מורכב. אני בעצמי בוגר של בית ספר חקלאי בן שמן, למדתי חקלאות בתיכון. לא התעסקתי בחקלאות אחרי שסיימתי את התיכון. קשה מאוד לדור הצעיר להגיד: אני מתעסק בחקלאות. זה לא אומר שהוא לא רוצה את זה. הרבה פעמים צריך להגיע, להראות לצעירים, לקחת אותם דווקא בתקופות שהם בצמתים העיקריים לחייהם. אנחנו מתעסקים עם סטודנטים, חבר'ה צעירים שהם שנייה לפני הצומת המרכזי בחייהם כשהם צריכים לבחור את הדרך שלהם. כולנו יודעים שהדור של היום משנה את החלטותיו נורא מהר והוא צריך טעימות. אנחנו לוקחים אותם לתקופה של שבועיים עד חודשיים שלושה חודשים לעבוד בעבודה חקלאית בקטיף בגולן ובערבה. בעצם הם עוזרים בשכר לחקלאים, זה לא עזרה בהתנדבות, הם בשכר מלא. הם עובדים בפועל בחקלאות. אנחנו מייצרים מקומות עבודה לאותם צעירים בדיוק בתקופות של חופשת סמסטר כשאותם סטודנטים צריכים עבודה. החקלאי מרוויח ידיים עובדות, וכולנו יודעים שיש חוסר בידיים עובדות. חשוב לי להדגיש את זה, יש חוסר בידיים עובדות, לא כי אין ידיים עובדות אלא כי צריך להנגיש את זה. יש המון צעירים, הפניות אלינו להצטרף לקטיף הן עצומות, יש לנו הרבה יותר מן הביקוש. אני מצטרף לקריאה בעניין האתגר המרכזי, אתגר המגורים. אנחנו נדבר על זה. תודה. אשמח שמיכל גרינגליק תוכל לדבר.

יש כמה שעושים לי את התרגיל הזה בוועדה: אדם מקבל זכות דיבור והוא מעביר אותה לארבעה. אני חושב למנות אותו ליושב-ראש הוועדה הזמני. בבקשה. ייאמר לזכותו: דקה של חברי כנסת הוא ניצל אותה בדיוק כמוהם. אם חבר כנסת מדבר מעניין והוא לא רוצה לסתום את הפה אז הוא אומר ליושב-ראש: כבוד

אני יודע שהנושא הזה בלבך ובנשמתך, אז הוא מקבל עוד דקה. יש לך סיכוי להגיע לפה יום אחד. מיכל, בבקשה. אקח את התואר של הצעירה בחקלאות שיושבת סביב השולחן הזה, נראה לי שאני הכי צעירה פה בשולחן, למרות שכולכם נראים מאוד צעירים. התחלתי את דרכי בקטיף לפני שנתיים וחצי. עבדתי בגולן. אני מרעננה במקור, גדלתי ממש ליד ביתו של ראש הממשלה. לא הכרתי חקלאות, לא גדלתי על חקלאות. גדלתי על לצאת לקניון עם חברים ולגור ברעננה במרכז. נחשפתי לעולם החקלאות לפני שנתיים. עברתי לגולן, לקיבוץ אלרום הרחוק, ואז לפני שנה הייתי בגדיד תמרים בערבה, ומשם הפכתי להיות מנהלת הקטיף. אני לגמרי מצטרפת לעניין בעיית המגורים. דיברת, חבר הכנסת מיכאל ביטון, על דור המייסדים שאנחנו רחוקים רחוקים ממנו. אני חושבת שצריך איכשהו לתת לצעירים בחקלאות היום את הפוש הזה. אני עכשיו גרה בתל אביב. כולם בהייטק, כולם מדברים על ההייטק, על כמה שווה להיות שם וכמה זה מושך, והחקלאות נדחקת הצידה, לפחות כלפינו הצעירים. אני רואה חברים שלי ברעננה שכולם לומדים תארים חשובים מאוד אבל רחוקים מאוד מחקלאות, ועליי צוחקים שאני מגיעה עם שריטות בידיים מקטיף תפוחים. אני חושבת שזה נושא שהוא קריטי. ד"ר מיכל לוי דיברה על התפתחות טכנולוגיות. אני חושבת שהטכנולוגיה היא לגמרי קריאת הכיוון של החקלאות,

תמיד יהיה צורך בצעירים בחקלאות. זה המקום לעשות את השינוי הזה. כל צעיר ישראלי שבא לחקלאות, זה מבסס ומקטין את התלות בעובדים זרים ויוצר פה דור המשך. תודה רבה לך. גם את מקבלת ח"ח על דיוק לשוני ותמציתיות. ניצן אבירן, מנהל אגף כלכלה בקיבוץ הדתי, בזום.

מבקשת שתיתן קודם את רשות הדיבור לארגון עמלי. ארגון עמלי, בבקשה, ואחרי כן תמצאו את ניצן אבירן בזום. בבקשה מירב. גם אני,

גרה במושב קטן בדרום רמת הגולן, מושב אבני איתן.

יש שם אוהלים אינדיאנים מעל הנחל. גדלתי ברחובות והקשר ביני לבין חקלאות היה מקרי בהחלט. אני כל כך שמחה על כך שהיום זה העיסוק העיקרי שלי. אני מרכזת פורום שנקרא "עמלי", שהוא ארגון גג לתוכניות חינוכיות חקלאיות לצעירים, בוגרי צבא ושירות לאומי וסטודנטים. תני לי להבין, זה כאילו לגרום לכל הארגונים שעוסקים בחקלאות ויזמות ועמותות לעבוד יחד?

יפה מאוד. מתי זה קם? זה כבר קורה. הוא קם לפני כשלוש ארבע שנים. זה כולל את 12 הארגונים ששותפים כאן? שותפים בו היום שישה ארגונים. אנחנו קשורים לארגוני הצעירים ויש גם את ארגוני המתנדבים. אתם מחברים את הכול? תגידי את שמות הארגונים, שנעשה להם כבוד. יש את "חקלאות בעמק", צדוק דורלכר הוא הנציג שלו כאן, מעמותת חיברותא, שעובדים בעמק המעיינות, בקעת הירדן ועמק הירדן, יש את עמותת "ציוני דרך", עם "קטיף ישראלי", שמתעסקים בעיקר במענים קצרי-טווח לחקלאים, והם עובדים גם בערבה, גם בגולן, נותנים מענה ל"פיקים" של הקטיף, יש את "עבודה עברית" שפועלת באזור הערבה, יש את "תוצרת הארץ" של עמותת החלוץ שפועלת בגליל ובעוטף עזה, יש את "השומר החדש", עם תוכנית "מאהל ומגדל" שפועלת בעוטף עזה וקצת בעמק הירדן; ו"נטעים" בגולן של מדרשת "מיצר" שפועלת ברמת הגולן. יש היום בערך 1,000 צעירים שעוסקים בחקלאות. גם השמות יפים מאוד. יפה: נטעים, עמלי, באה מנוחה ליגע ומרגוע לעמל. עבודה עברית, עבודה עברית. סמי אומר: תכניסו איזה ארגון או שניים ערבים. סמי במקום אחר לגמרי בעולם הזה. אגיד כשתהיה לי הזדמנות. תהיה לך הזדמנות, כל חברי הכנסת ידברו, אבל עוד קצת נשמע את השטח כי השטח חשוב. יש היום בערך 1,000 צעירים שמגיעים ונותנים מענה, גם ארוך-טווח של יותר מחצי שנה וגם קצר-טווח לחקלאים. הם מגיעים לפריפריה, גרים בה ועובדים בחקלאות. נשאל אותך בכלל אצבע, ובטח גם את זילברמן ואחרים: בשנה אחת כמה צעירים ישראלים עובדים בחקלאות מחודש ומעלה? 1,000. זה לא מספיק, חבר'ה. אפשר בקלות לגדול ל-5,000. הבעיה היא של המגורים. המנכ"לית, אנחנו צריכים לטפל בזה. אנחנו צריכים לעשות את החיבור. פשוט אף אחד לא רוצה לגור שם.

לא הבנת את בעיית המגורים. זה לא לבנות וילה. זה מתחמים לעובדים שבאים לחצי שנה או לשנה, כפרים לצעירים. אני מבטיח לך שהם יגיעו. הם באים. אדוני היושב-ראש, גרעין שיושב שבע שנים בעוטף עזה, אומרים לו להתפנות. הבירוקרטיה, האטימות.

זה יבוא לשר. כשהשר יהיה פה הוא ידבר. גרעין הראל, אתה יודע מה הטעות הכי חמורה שלהם? הם באו אליי לפני שמונה שנים. אמרתי להם: בואו לירוחם. אמרו: לא, נלך למגזר הכפרי. עכשיו הם הלכו לאיבוד. עכשיו הם מצטערים. מאז שהם לא באו עשינו כרמים וזיתים וחממות ועוד כמה דברים. אגב, זה תיקון חברתי. כשהקימו את עיירות הפיתוח אמרו שירוחם תהיה כפר חקלאי ובנו בתי אבן, אבל אחרי זה בנו בלוקים, החלום החקלאי מת. רק אחד לא ויתר, קראו לו שלום פרץ. הוא אמר: אני על הראש שלכם מביא פרה,

זרע תירס. אתה לא מאמין עשה כפר מתחת לבלוק. שכחת את אביסרור. לאביסרור גם היה משק עזר, כי היו בתי אבן, אבל את פרץ שמו בבלוק, אבל הוא עשה כפר חקלאי, לא שאל אף אחד. התיקון ההיסטורי הוא גם שבערי הנגב, איפה שיש אדמה יעשו חקלאות. זה התחיל במצפה רמון, יש עכשיו בירוחם כרם זיתים של דן ודותן, האחים פינטו הקימו יקב בירוחם, בערד יש רעיונות. הוואדיות, יש דבר כזה שנקרא פשט הצפה, אפשר לשתול שם. בין הבלוקים יש אדמה ריקה. אדוני היושב-ראש, אנחנו מאריכים את הדיון? קצת. הארכנו אותו. לא רציתי לגלות את זה כי אז הם היו מאריכים בדיבור. אני גם התלהבתי קצת, אני מודה לכם. משפט אחרון, בבקשה. אנחנו שואפים להגדיל את מספר הצעירים שמגיעים לעבוד בחקלאות, מתוך אמונה שחקלאות היא ערך עליון. מעבר לעניין הכלכלי, זה כמובן העניין של חיבור לאדמה ושימור האתוס הציוני, ביטחון המזון וביטחון המדינה. אבל יש לנו אתגרים בדרך ואנחנו פה כדי לגייס אתכם לעזור לנו להתגבר על כל החסמים ולפעול לעודד צעירים לבוא ולעסוק בחקלאות. יש פוטנציאל גדול מאוד, על פי מחקר צריך בכל שנה לפחות 700 צעירים חדשים שיבואו לעסוק בחקלאות, זה פוטנציאל שעדיין לא ממומש. הזכרת את זה ש-1,000 זה מעט, אז אגיד שעל פי נתוני הביטוח הלאומי, ששם אנחנו יכולים למדוד את הזכאים לעבודה מועדפת, מתוך כל ענפי העבודה המועדפת שהמדינה נותנת להם מענקים חקלאות נמצאת כמעט במקום האחרון, עם בערך 1,100 צעירים בשנה, כאשר למעלה מ-50% מהם פועלים דרך התוכניות שלנו. אנחנו רואים את עצמנו שליחים שלכם, שלנו, של מדינת ישראל להנגיש את ענף החקלאות לצעירים ועם פנים לעתיד, להתייחס לצעירים כאל דור העתיד של החקלאות. אם הם מגיעים אלינו לטעימות של תקופות של בין שבועיים לשנה אז איך אנחנו מייצרים מנגנונים שנותנים להם מענה להכשרות מקצועיות ולהשמה בחקלאות ומלווים אותם, משלב הטעימה, גם המתנדבים וגם הצעירים, עד ההתקדמות בתחום. זו הקריאה שלי. ברוך הבא שר החקלאות.

אחזור על דברים שאמרת, שהשר ישמע בסוף הדיון. הארכנו אותו בחצי שעה. אדוני השר, אנחנו רוצים שתישאר עד הסוף, זה בערך עוד חצי שעה, שאז גם נסכם דברים שנאמרו פה קודם. אביר קארה, לא לפטפט. שלום אדוני שר החקלאות. מה שהוא עושה בחצי שנה לא עשו פה במשך 30 שנים. גם לא להתחנף. ניצן אבירן, בבקשה. יש במקביל דיון על דוח העוני ובידיים שלו לקבל החלטות שיכולות לחסוך לכל משק בית בישראל 2,500 שקל. יש לו את זה בידיים. אני בעד שהוא יעשה את זה.

לא יכול היה להיות לך בוקר טוב יותר מאשר לפגוש את אביר קארה,

יהיו עוד שני דוברים ואחר כך סבב של חברי הכנסת, קצר ולעניין. בוקר טוב לכולם. אני מייצג פה את הקיבוץ הדתי. אני מברך על היוזמה, אני מברך על הדיון ועל כל הנוכחים בחדר הישיבות וגם בזום. אני רוצה להתייחס לשני דברים בקצרה.

יש חשיבות גדולה מאוד לשלב בתוך הדיון הזה את התנועות המיישבות. אנחנו פועלים בשטח על מנת להגביר, ביחד עם הגופים השונים שנמצאים פה, ובמיוחד עמלי והשומר החדש, על מנת ליצור עוד ועוד קבוצות שפועלות בתוך יישובים. אנחנו בקיבוץ הדתי שמנו לעצמנו יעד שבכל ישוב מן התנועה אצלנו תהיה קבוצה. אמש סיימנו עם קבוצה ראשונה בקיבוץ מירב בגלבוע ומיד אנחנו מקימים עוד אחת. חשוב מאוד שהתנועות המיישבות יהיו חלק מתוך השיח המשלב הזה שנמצא פה כרגע. דבר שני, ואני אקצר, זה כבר נאמר, צוואר הבקבוק הוא עניין התשתיות. יש ביקוש גדול מאוד של צעירים שרוצים לבוא ולעבוד בחקלאות, יש צרכים גדולים מאוד בשטח, של מחסור בידיים עובדות מקומיות עבריות ואחרות. צריך ליצור את החיבור בין כל הדברים האלה על ידי תשתיות נכונות.

נעמה היקרה, תייצרו שולחן משותף עם כל הגורמים שיכול להיות להם עניין בדבר הזה: ההסתדרות הציונית,

משרדי הממשלה. יש פה רצון ואפשר לחבר את הכול ביחד לכדי מנוף משמעותי מאוד לקידום התחום הזה. תודה רבה. צחי בן עיון,

שלום, בוקר טוב ליושב-ראש ביטון, תודה רבה שנתת לי לדבר. אני רוצה לברך על הדיון הזה. יש פה מפגש מרתק בין משרדי הממשלה, חברי כנסת ובין חקלאים מן השטח. אני מגדל מטילות במושב פקיעין החדשה. אנחנו מגדלים גם אפרסקים, נקטרינות וקיווי ישראלי במושב צוריאל ובמושב פקיעין החדשה. לפני שלוש ארבע שנים הקמנו עסק, אשתי ואני. העסק עונה לשם "קרנית חקלאות". אשתי דוחפת ומנהלת את העסק ביחד אתי. אנחנו נתקלים בחסמים של משרד החקלאות. לדעתי משרד החקלאות לא מקדם ולא תומך בחקלאים צעירים. אנחנו יישבנו משק בפקיעין החדשה, משק שבמשך 30 שנים לא נגעו בו ולא טיפלו בו, יישבנו אותו ושיפצנו ונטענו מטעים. כאשר ביקשתי במשרד החקלאות לקבל עובד תאילנדי, כמו אחרים גדולים, בגלל שאני חקלאי קטן לא מגיע לי עובד תאילנדי, בגלל שאני חקלאי צעיר לא מגיע לי עובד תאילנדי. אמרו לי: תהיה גדול ונתמוך בך. כלומר כל מה שמדברים כאן, שכאילו רוצים לתמוך בחקלאים הצעירים, אני חושב שיש ניתוק מן השטח. יש גם נוהל תמיכות שיצא בשנת 2020, שלא האריכו אותו ל-2021 ו-2022 וצריך להמשיך אותו. אני רוצה לציין בפניך,

שאנחנו העסקנו לפני שנתיים חיילים משוחררים שבאו לעבוד אצלנו בדילול של האפרסקים. בעונת הדילול יש מחסור אדיר בידיים עובדות. העסקנו שישה שבעה חבר'ה משוחררי צבא, שעבדו אצלנו נהדר. לא הייתה לזה המשכיות בגלל שאין תמיכה ממשרד החקלאות. מחפשים מגורים, מחפשים עוד דברים. עיקר הדיון פה הוא לעודד את הצעירים להיכנס. אנא תכתוב אליי ולוועדה על עמוד או שניים את הסוגיות. אנחנו נדאג שגם ייפגשו אתך ויקשיבו לך לעומק. בשתי דקות לא נצליח לפרט את הבעיה. ומילה אחרונה, ברשותך, כדי לעודד חקלאים צעירים להיכנס לתחום צריך לתת לנו משאבים, לתת לנו תמיכה כלכלית. כל החקלאים מעוניינים להשתמש בטכנולוגיות חדשניות. כל האנשים שהם דור המשך במושבים אני בעצמי דור המשך במושב צוריאל אנחנו רוצים להמשיך להתפרנס, אבל מצד שני אי אפשר להגיד לנו: אנחנו מביאים ייבוא, אנחנו מחסלים את החקלאות ובמקביל לתת לנו אפשרות להמשיך ולהתפרנס.

סמי אבו שחאדה, בבקשה. נשמע את חברי הכנסת, את שרון רופא אופיר, את השר ואז נסכם. אדוני היושב-ראש, אני מבקש אפליה מתקנת. כפי שראית, לא היו עוד ערבים שהשתתפו בדיון. השיח שמובל כאן בדיון, גברתי המנכ"לית, אם רוצים לקדם באמת את החקלאות ולפתח אותה כענף רציני צריך לצאת מן השיח הציוני. ציונות אף פעם לא הצליחה בחקלאות. אי אפשר לנתק את הציונות מכנסת ישראל. הציונות היא המהות של כנסת ישראל. אתה צריך להגיד תודה, סמי אבו שחאדה, שיש בחקלאות הישראלית אלפי ערבים שעובדים. ציפיתי ממך להגיד שבשטחים המעובדים היום האוכלוסייה הערבית עובדת בצורה מסודרת. אבל אי אפשר לנתק את הציונות מכנסת ישראל.

אביר, אתה בקריאה בפעם השנייה. הפעם לא תהיה לך קריאה 2.9. אל תפריע לו. תהיה לך אפשרות להתייחס. אתה תדבר אחרי עוד שני חברי הכנסת. פרופ' גרשון שפיר, שלמד לעומק את הקשר שבין ציונות לחקלאות, הן בהגירה הם קוראים לזה עלייה הן בעלייה הראשונה והן בעלייה השנייה, הרי למה היה צריך לעשות מאמץ רציני לעבודה עברית? כי מי שעשו את העבודה לא היו עברים. זה המשיך גם לאורך כל תולדות המדינה. יפו הצליחה בחקלאות במאה ה-19, אז המצב היה הרבה יותר טוב מן המצב היום, בשל כל מיני סיבות. ההתעקשות הזאת על התמקדות בצבא, גבולות, פריפריה, חקלאים ששומרים במקום הצבא זה לא מקדם חקלאות. זה לא שיח של קידום ופיתוח חקלאות בצורה רצינית ומשמעותית. את רוב כלכלת השירותים במדינה עושים הערבים, את העבודה הקשה, גם בבנייה, גם במוסכים, גם בהובלות עושים ערבים. גם בחקלאות. גם בחקלאות. בדיוק בעניין הזה רציתי לדבר. זה שאין פה אף ערבי - - - חבל על הזמן, סמי,

אביר קארה, אתה בקריאה שנייה. אם אתה תפריע אני אוציא אותך.

תהיה הוגן ותגיד שחלק גדול מן הבעיות של החקלאים זה - - - תעשה את העבודה שלך ותדאג שיהיו נציגים. אנחנו לא נגד. אביר קארה. חברים יש בינינו אינטרס משותף. אני מעוניין לקדם את החקלאות. אני לא אומר את זה בשביל לנגח. אני אומר את זה באמת בשביל לחשוב איך מפתחים את הענף הזה. אני באמת חושב שיש פה הזדמנות. אני מסכים לגמרי עם הפוטנציאל. זה שאנחנו במדינה כל כך קטנה, עם תנאי אקלים שונים בין מקום למקום, יכול לפתח בצורה משמעותית מאוד. אבל כל עוד אנחנו חושבים בענייני אדמה, בענייני ביטחון וגבולות וכולי, זה יוצר שני דברים לא טובים.

זה קושר את זה למבצע צבאי ולא לפיתוח חקלאות. שנית, זה מוציא את האזרחים הערבים מתוך המשחק הרציני בענייני חקלאות. סמי, אני רוצה לתת לך עצה. תעשה חקלאות על הגגות. הרי אם אתה תשלול את האמירה של רובנו פה, שזאת מדינה ציונית, אז אנחנו נתווכח על ציונות. אבל אם תגיד שיש פה חיים משותפים ויש אלפי חקלאים ערבים, וצריך להתייחס אליהם וללוות אותם ולייצר שותפויות, בעולם המעשה אנחנו נהיה אתכם. אז לך לעולם המעשה. חבל שלא הזמנת אותם להשתתף בדיון. אין פה אחד שהוא נגד, כולם בעד. היינו שמחים שהם יישבו סביב השולחן.

קודם כול, לסמי יש פגישה עם המנכ"לית שלך בסוגיות הדיג. יכול להיות שאפשר להרחיב את הפגישה הזאת גם לנושאים אחרים. אני רוצה שנעשה משהו יותר טוב ויותר רציני בעניין הזה. ספציפית בחקלאות אני חושב שהחברה הערבית יכולה לקבל תפקיד הרבה יותר רציני, הן בעבודת האדמה והן בפיתוח הענף הזה. וגם יזמות. הממשלה יש לה יעד שהאוכלוסייה הערבית תשדרג את מצבה הכלכלי וזה חלק מן הענפים האפשריים.

זה כבר קורה. גם אם אתם לא רוצים, זה מה שקורה. זה Win-Win בכל הרמות. סמי תודה, וגם תהיה לך פגישת עבודה עם המנכ"לית, אז תהיה מוכן ואל תביא רק את נושא הדיג, תביא כמה חבר'ה ותעשו משהו. בדיוק שלחו לי עכשיו החבר'ה שעושים קפה, המפעל של משפחת נחלה שעושה דברים מדהימים. הקפה הכי טוב במדינה. הם באמת התפתחו בצורה מדהימה ומשמעותית. ויש גם שחקנים אחרים. סמי, אפשר להזמין אותם לדיון הבא? יהיה דיון נוסף. אדוני השר, אתה לא הולך. הארכנו בשבילך את הדיון. הוא היה צריך להסתיים בשעה 10 והארכנו אותו כדי שיהיה לך זמן להיות אתנו. אז אני ארוץ לוועדה הבאה. לא, את לא הולכת גם. אסגור את הדיון אם את הולכת. אביר קארה, בבקשה. אעשה את זה מהר. קודם כול, אנחנו אומרים פה כן לשותפות. אנחנו אומרים לא למשותפת עם הרעיונות האנטי ציוניים שלה אבל אנחנו אומרים כן לשותפות. שותפות צריכה להיות בכל מקום. כמובן החברה הערבית מעורבת מאוד בחקלאות הישראלית, וטוב שכך. השותפות הזאת חשובה מאוד, והיא חשובה גם לציונות,

זה חלק מן הרעיון הציוני הראשון. אי אפשר לנתק את הציונות. בכל הדיון הזה אי אפשר לנתק את הציונות. היום בישראל גם הייטק זה ציונות, גם מסעדות זה ציונות. כל בעל עסק וכל יזם, יצרן, איש עמל שעובד ומשלם מיסים תורם לציונות, וטוב שכך.